היום ה-13 ביוני 2022, י"ד בסיון התשפ"ב. הנושא הראשון על סדר היום הצעת אישור הארכת תקופת ערבות המדינה והרחבת מסגרת

הערבות יכולה להיות

אנחנו ערבים להם ל-10 שנים על אף שאישור ועדת הכספים היה ליום